אני מחדש את הישיבה.

תוקף התקנות שקשורות לעזרה ראשונה בבתי הספר. מרב תסבירי את ההסכמה שהגענו אליה. אני מציעה אולי שמשרד החינוך יציג את

בעצם להכניס גם את הנושא הזה של הכשרה בנושא של מכשירי החייאה. זה נותן להם גם יותר גמישות בנושא מאשר להכניס את זה לתקנות, מה שכאמור דורש התייעצות יותר נרחבת ולא ניתן להכניס את זה כרגע. עדי, אולי תשלימי

אני מציעה שכשהדבר הזה ייקבע בתכנית עזרה ראשונה, שזה יועבר לידיעת הוועדה כדי שהוועדה באמת תראה שהדברים נעשו באותה תכנית.

בסדר גמור. אין לך מה להוסיף על מה שמירב הציגה? ממה ששמעתי, מירב הפנתה לסעיף 3 בחוק והסבירה שאנחנו באמת נקבע את הנושא הזה של תכניות הלימודים בחוזרי מנכ"ל. אנחנו חושבים שזה המקום הנכון לקבוע אותו, גם מבחינת עדכונים, שינויים, לקיים תהליכים שוטפים של הפקת לקחים וכדומה. בעצם זה להצביע על הנוסח החדש כפי שהועבר לנו עם התיקונים הקודמים של הוועדה. התאריך של תחילת התחולה על כלל בתי הספר תהיה ב-1.4.2021. אני מעלה להצבעה את התיקון הזה. זה אישור של כל התקנות של העזרה ראשונה, מכשירי החייאה וכל האלמנטים האלה.

אני בעד ואין נמנעים ואין מתנגדים. התקנות אושרו. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה